בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש שהצעות לסדר,

ארז אורעד, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני מתכבד להביא בפני חברי ועדת הכספים וכבוד היושב-ראש,

את ההצעה, את הרשימה,

רשות המסים מקדמת דנן לא מחשיבה שווי מתנדבים לצורכי מחזור לטוב ולרע, גם לקטע שאם תבוא עמותה מסוימת ותגיד: יש לי רק מתנדבים, אין לי תרומות בכלל, לא נביא

תבדוק, יכול להיות שאנחנו טועים. האם אפשר לתת לה לפי סעיף 61 גם כשאין לה אישור ניהול תקין?

פה כשאתה על 2,420 אתה נותן להם כנראה גם את ה-46 וגם את ה-61, וזה

המאפייה שזכתה במכרז בקריית שמונה מבקשת ממשרד

הם אמרו למשרד הכלכלה שהעלות שלהם היא 5.7 או 5.6 - אולי אני פה קצת טועה. היום זה

קריית שמונה תישאר בלי

אמרתי לו: אם אתה חושד שאני עושה פה פוליטיקה,

זו מציאות שאי אפשר להסכים איתה. אם אלך לאופוזיציה, וחס וחלילה הבעיה הזו לא תיפתר, אשחרר את חרצובות לשוני על ההתנהגות

אדוני, האם זה בוצע? משרד הביטחון פשוט שיקר את הוועדה, ואמרתי את זה לבני גנץ. אנחנו ביקשנו את מה שאתה אומר עכשיו. ביקשנו שהמנכ"לים ייפגשו, וביקשנו שעד

אולי כדאי להזכיר ולנער אבק מהשטיח לכל אלה

נתחיל בזה שמערכת הבריאות היום מתחילה שביתה עליה הכריזו עליה הרופאים, וזאת למרות הבטחות משרד הבריאות ומשרד

אם לא ירשמו פטנטים, מדינת ישראל לא תקבל את הכסף חזרה וכו' וכו'. בסך הכול כרגע מדובר ב-30 מיליון שקלים. היה מדובר ב-60. קיבלתי הודעה ש-30 נתנו ושחסרים 30. אדוני השר, 30 מיליון שקל בבליל הגדול הזה זה לא הרבה. אני מבקש את התערבותך. באמת מפאת כבודך אני לא רוצה להגיד. אני אצביע נגד וגפני הצביע נגד בפעמים הקודמות. זה 30 מיליון שלגביהם אין פה אופוזיציה-קואליציה. בשעתו הם העבירו. אני מדבר על התקציב החדש. כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אומר שר החקלאות: מה אעשה? האוצר לא נותן לי. בחייאת ראבק, תדפוק על השולחן, תביא 30 מיליון שקל לרישום פטנטים.

אני מבקש את התערבותך. כל הסיפור הוא 30 מיליון שקל עבור המכון הוולקני.

תודה רבה.

אני ממשיכה את דבריה של קטי בנושא בריאות הנפש. שוב, גם פה אין קואליציה-אופוזיציה. כולנו מודעים לכך שתחום בריאות הנפש הוא החצר האחורית של החצר האחורית. צריך לטפל בזה. אני כן אתמקד בנקודה ספציפית. היום התחילו 3,200 פסיכולוגים חינוכיים בעיצומים. זה לא רק בגלל הקורונה, זה עוד לפני הקורונה ולפני כל המשברים. היום חסרים תקנים במדינת ישראל לפסיכולוגים חינוכיים. על-פי הנייר יש פסיכולוג חינוכי אחד על כל 1,000 תלמידים. בפועל, זה 3,000 תלמידים.

לא די בכך, התיקון לחוק חינוך מיוחד, שהוא תיקון מבורך, הכפיל וריבע את כמות הוועדות שהפסיכולוגים החינוכיים צריכים לשבת בהם ואת עבודתם. הם לא מספיקים להתפנות לעבודה עם התלמידים ועם הוריהם. לזה צריך לצרף את הקורונה ואת האסון במירון. הם צריכים לעשות עבודה בלי סוף. אין להם זמן לעשות את כל מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים להתעסק בוועדות. אם לא די בכך, גם לא מממנים אותם ולא נותנים להם כספים על הישיבות הארוכות שהם צריכים לעשות. אני מבקשת להעלות את הנושא הזה לסדר ולקבוע ישיבה דחופה בנושא הזה שתשפר את התנאים ושתאפשר עוד תקינה כי זה פשוט הכרח לילדים של כל אחד ואחד מאיתנו. החוסן הנפשי של הילדים שלנו זה אנחנו. תודה רבה. רבותיי, זו הצעה לסדר.

מונחים אצלך על השולחן במשרד האוצר תבחינים של מעונות היום, מבחני ההכנסה של מעונות היום, שמהם

בפעם האחרונה בקורונה לא הוגשה הטבלה הזו בזמן ומה שקרה הוא שבחודש מרץ-אפריל יכלו להגיש את הבקשה להנחה למעונות היום. מה שקורה עכשיו זה שעדיין זה לא נחתם אצלך במשרד, ולכן אנחנו עלולים להגיע לאותו מצב כפי שהיה בפעם שעברה,

מרץ-אפריל ההורים לא יוכלו לקבל סבסוד. מדובר בהורים מהשכבות הכי חלשות כמו אימהות חד הוריות ואנשים ממש הכי מסכנים שזקוקים לגופי הרווחה. הם לא יוכלו לקבל את הסבסוד והם יצטרכו לשלם תשלום מלא עבור ילדיהם במעונות היום כפי שקורה עכשיו. אמרת לי את זה בטלפון, זה נכון.

אדוני השר, זה

אני מבקש ממך שיחתמו על זה כמה שיותר מוקדם. זה נמצא אצלי לאישור? לאישור, כן.

תמיר, אתה יודע על מה מדובר. זה אצל איציק דניאל. אעשה סדר.

חבר הכנסת אזולאי אכן פנה אלינו ואנחנו מטפלים בזה. זה לא משהו שמצריך חתימה ישירה של שר האוצר. על מבחן תמיכה, כפי שיודע חבר הכנסת אזולאי, אחראי שר העבודה והרווחה. דרגי המקצוע צריכים לשחרר משהו. תמיד שר אחד עושה מבחן תמיכה. עשיתי שיעורי בית לאחר שחזרת אליי. דיברתי עם איציק דניאל והוא אמר שזה מונח אצלו.

ינון, נדבר איתם אחר כך. אסור שזה ייסחב. קרן, בבקשה, בקצרה. קודם כול, שאפו גדול על מה שהיה אתמול לגבי אל על, כבוד השר. עבדנו על זה מאוד קשה וכל הכבוד על כך. בשעה טובה החברה נכנסת לתהליך חדש ולפרק חדש. זה היה מאוד מאוד חשוב וכל הכבוד לשר. אנחנו מודעים על כל המאמצים. אפרופו אל על מי שעצר את זה אז היו שרי כחול לבן שניסו כל הזמן להביא עוד הישגים. גם עכשיו יש עוד נושאים

ונעצרים על-ידי כחול לבן.

זוכר שבינואר אישרנו פה את הפטור או את ההקלה בארנונה לעסקים גדולים, מעל 400 מיליון שקל, ולעסקים קטנים חדשים שנפתחו בשנת הקורונה. אנחנו אישרנו פה, נלחמנו על זה והבאנו את ההישג. שר האוצר מביא את זה כל פעם לממשלה וכחול לבן לא מסכימים לאשר את זה,

אנחנו מדברים על משהו שכבר אושר כאן בוועדה בינואר והוא תקוע ולא מאושר בממשלה בגלל הפריטטיות של הממשלה הזו.

מאוד חשוב שתצא מפה קריאה של הוועדה שלך שאנחנו חייבים לאשר את זה. גם חדרי הכושר אותו הדבר. גם המתווה של חדרי הכושר וההקלה מהארנונה 95%. אנחנו נלחמים על זה, זה חייב להיות החלטת ממשלה. הוא מביא את זה כל פעם והם עוצרים את זה. לכן, צריכה לצאת מפה קריאה שלא סתם את הפטור/הקלה בארנונה,

בנוסף, מונחת על

בקשה מאוד מאוד חשובה שלי לגבי ענף התיירות הצעה לסדר מה אנחנו עושים עם כל החל"ת של ענף התיירות. זה חשוב כי בסוף יוני נגמר החל"ת, אבל חלק מהעובדים לא יוכלו לחזור לעבודה ולכן הם צריכים לקבל התראה של חודש מראש.

אנחנו במהלך מאי חייבים לראות מה קורה עם האנשים האלה כי אם צריכים לתת להם חודש מראש אז זה צריך לקרות כבר עכשיו. זה כל ענף התיירות, זה גם עובדי אל על וגם המלונאים, סוכני הנסיעות, מורי הדרך. אנחנו חייבים לעשות על זה דיון לפני מאי כדי שהם יידעו מה קורה איתם הלאה. זהו נושא חשוב. אחרון הדוברים גלעד קריב, בקצרה. אדוני היושב-ראש, מונח על שולחנך מכתב של חבר הכנסת פורר, שלא נמצא כאן, וחברים נוספים, שעוסק בעובדה שישנם כ-10,000 מורים. כן, הם פנו אליי. הגברת דיברה איתי. הנושא הזה דחוף מאוד כיוון שאנחנו באמצע חודש מאי. עם סוף החל"ת, בהיעדר התארגנות, 10,000 איש ייפלטו מהמערכת בקיץ. אין הסדרים של הקייטנות של החופש הגדול ובית ספר של החופש הגדול. אנחנו מבקשים לקיים על כך דיון דחוף עם משרד החינוך ומשרד האוצר. ישנם מספר נושאים שחברים ביקשו. יכול להיות שאני אעשה יום אחד של דיונים, על כל אחד מהנושאים האלה בנפרד. היא דיברה איתי. אני מבקש שתינתן עדיפות לכל הסוגיות הקשורות לסיום החל"ת ובעובדה שיש מגזרים שלמים שאין להם פתרון ב-1 ביולי. יש גם את המורים של החוגים. זו הסוגיה הזו. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס לסיום החל"ת.

קיימנו דיונים רבים במשרד האוצר כדי להיערך. פרצנו שנה קדימה, עד סוף יוני, את נושא החל"ת והמענקים ושאר הדברים. זה היה דבר נכון מאוד שאפשר יציבות ורשת ביטחון. עובדה שהאבטלה מתחילה לרדת. אמרו שהמובטלים לא רוצים לחזור לעבודה. אבל זה כבר הגיע ל-8% באמצע אפריל, ולדעתי עד סוף החודש יהיה פחות ולאחר מכן פחות. אני לא רוצה להתנבא על מספר מדויק, אבל תהיה עוד ירידה

אבל מאחר ויש כאלה שבאופן מובנה או מכל מיני סיבות לא יוכלו לחזור לעבודה כמו: חברות תעופה או תיירות פנים או דברים מהסוג הזה, אנחנו מגבשים את הכללים לגבי ההמשך כדי להביא אותם לממשלה לדיון והחלטות בכנסת. הייתי שמח שתשתלבו בדיון הזה בהמשך. זו אחריות לאומית כוללת של מדינת ישראל כפי שעשתה את זה במשך השנה, בערבות הדדית, בצורה נכונה, שהוכחה כנכונה, וצריך להמשיך את זה באותה הדרך, כמובן שבקנה מידה הרבה יותר קטן כי הביקוש יותר קטן. ככל שמובטל חוזר למקום עבודתו או לעבודה אחרת, יש פחות בעיה בנושא הזה, ולכן ודאי שיצטרכו להיקבע כללים, כולל בנושאים

העליתם כאן. זה צריך להפוך לטיפול ממוקד. אגב, המענקים למרץ-אפריל ישולמו. כבר נפתחו המענקים של מעל 300,000 וכבר ניתן היה להגיש מאתמול, נדמה לי, והיום ומחר גם כן עד 300,000, כך שהדבר הזה ממשיך. כל מי שייפגע ב-25% יקבל את המשך המענקים. זה מאפשר להחזיר את כל העסקים לעבודה מלאה תוך כדי תמיכה במי שעדיין נפגע במידה שמחייבת פיצוי. כל הדברים האלה הם דברים שצריכים להכין לקראת סוף יוני תחילת יולי, כדי להמשיך לעשות דבר שהיה נכון. עובדה שמדינת ישראל נמצאת בכל חברות הדירוג ובכל המדדים במקום טוב ביחס למשבר ובין המדינות שבאופן יחסי לעולם נמצאת בעמדת זינוק טובה. אני מקווה שמה שיוחלט פה היום הוא במישור המלווה של התשתית וההשקעות. יש תוכנית האצה, שאני מניח שהממשלה החדשה גם תביא במהירות לאישור ממשלה ומה שצריך לאישור הכנסת, וכך המשק יוכל תוך ערבות לאנשים שנתנו אותה, והיא נכונה, וצריך להמשיך אותה

הישיבה ננעלה בשעה 10:30. הכנסת יו"ר

כ"ח אייר התשפ"א 10 במאי 2021 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות